היום יום שלישי, ל' בשבט התשפ"ב, בפברואר 2022. נתחיל בנושא השני שעל סדר היום בקשת יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה להעברת הצעת חוק לשירות ביטחון (תיקון מס' 26) הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 26) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב-2022 מ/1502 מוועדת החוץ והביטחון לוועדה שבראשותה.

צוהריים טובים, תנמקי בבקשה את הבקשה. תודה רבה, תודה גם על ההתחשבות מבחינת הזמן, הייתי באמצע הישיבה. את האמת אני יודעת שכולם ככה מסתכלים עלי, למה אתם מסתכלים עלי כאילו עשיתי משהו רע? בואי תסבירי. אנחנו זוכרים איך יצאת מהוועדה כשהיו נכנסים חיילי צה"ל, אז אנחנו עכשיו - - - זה לא קרה אף פעם ואתה עכשיו סתם ממציא. זה לא קרה עם פרץ?

זה לא קרה, ואתה סתם אומר את זה. אז אני מתנצל. מישהו רצה לעשות בוא נגיד, חברות כנסת שכנראה התקשורת בזמנו לא שמה לב אליהן שנה שלמה אז הן תקפו אותי ואמרו: לא קיימת שום דיון. אמרתי בצורה הכי ברורה שמי שחושב שעאידה תומא תיזום דיון על מצב הנשים בצבא, ככה, מטעם עצמה טועה בגדול, הוא לא מבין. אבל למה אתם שנה שלמה לא ביקשתם שום דיון על החיילות?

אני מנהל את הדיון. תסבירי

בהרצאה. לא הבנתי למה אתה מפריע לי בדיבור שלי? אני לא מצליחה להבין את זה, ניר.

המכתב שלך ובגלל כבודך עוד לא עניתי לך, כי אני רוצה לא לענות כשאני כועס - - - המכתב שלי נוגע לחוק הזה, ולכן אני רוצה לדבר עליו עכשיו. חברת הכנסת סטרוק אני אומר לך עכשיו, בגלל שאני מכבד אותך, ואני אומר לך את זה חד משמעית - - - ככה לא מכבדים. אז אני מסביר לך זה הכבוד שלי, כן, ככה אני מביע

לא סתימת פיות שקרים. אז קודם כל צוהריים טובים. אני רוצה להתייחס לנקודה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן היא אמרה קודם שזו ועדה אופוזיציונית, ושהאופוזיציה לא מגיעה. אז קודם כל אני מגיעה לוועדות ככל שיש לי יכולת להגיע. השתתפתי בכמה ישיבות ואני חייבת להודות על הנושאים,

גם אתה עושה שימוש בוועדה, והדבר הכי בולט זה מה שקרה עם הדיון שלנו

תוך חמש דקות לא הייתה ועדה, לא

אני התייחסתי לעובדה שעד היום הזה לא קיבלתי

בוועדה היום יש שלוש חברות כנסת, רשמית. השאר לא הכנסתם שמות כחברות ועדה. הדבר השני, בעניין אותו דיון אני סגרתי את הדיון עשר

מפאת כבודך עוד לא הוצאתי מכתב תגובה. אגב,

וכנהוג אצלכם כל מכתב שמגיע אלי, קודם כל מגיע לתקשורת ואני צריך להגיב

זה לא ירגיע,

אז אני מציע לך בחברות להתייחס עכשיו - - - - - -שמה? שלא הבטחת לעכב חוקים? שלא אמרת - - - מתנחלים אתה לא תעכב את החוקים שלו? אורית,

אני אומר לך מפאת כבודך אני אענה לך אחד אחד, אבל זה לא הנושא עכשיו. ואני אומר לך

אנא תנמקו את הערעור שלכם שנוכל להשיב לכם ונוכל להתקדם.

הדברים שאני רציתי לומר לא נוגעים אליך. אנחנו עכשיו בסדר-יום, יש סדר-יום.

לא על המכתב שנשלח. אני אחרוג ממנהגי. תדברי. אף פעם לא סתמתי

ואני יודעת שקורים דברים מאחורי הקלעים בנוגע לנגב,

שבכל כמה ימים הם נחשפים יותר ויותר. רק אתמול פרסמה חברת

הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר הוא מרח, מרח, מרח, מרח. קורים דברים בנגב.

אני לא מצליחה להבין למה אתם פעם אחר פעם משתיקים את זה ולא מאפשרים לקיים

היא ישבה כאן ושמענו מפי מיכל וולדיגר שנמצאת בזום אני צריכה להגיד לכם שהקורונה צריכה להתחיל להבין איך היא מתמודדת עם הזן שנקרא מיכל וולדיגר, שלמרות שיש לו קורונה הוא עובד כל

אחד מהם שיבוא וייתן לכנסת תשובה. לא יכול להיות שמדינת ישראל עלולה לאבד את הנגב,

לאבד אותו.

עושים חוכא ואיתלולא מהחלטת ממשלה שכבר התקבלה, שדורשת 70% הסכמה לפני שמתקדמים עם התכנון. ואני,

היא אומרת לך משהו אחר. אני הבנתי מה היא אמרה. אני אומר פה עוד לפני שחבר הכנסת איתן גינזבורג ינמק - - - תקנונית אי אפשר לדון בעניין הסדרת ההתיישבות בנגב בוועדת החוץ והביטחון, שהיא ועדה שלא

כי עוד לא דיברתי עם הנשיאות.

הרי בכל מקרה את תגישי את הערעור הזה עוד פעם בשבוע הבא,

אני לא אומר את זה בזלזול, באמת. הוא לא

אני לא מדבר עכשיו באופן - - - לא עכשיו, בשבוע הבא. אני מציע כזה דבר: את לא תמשכי את הערעור עכשיו,

כמו למשל הצעה דחופה לסדר, החליטה הנשיאות הפעם לא לאשר עד חמישה נושאים דחופים על סדר0היום אלא רק שניים. ומה הם הנושאים שאושרו בסוף על סדר יומה של הכנסת כהצעות דחופות

של חברת הכנסת וולדיגר,

וגלית דיסטל אטבריאן, ורות וסרמן לנדה רובם אנשי אופוזיציה. הצעה נוספת לסדר-היום שאושרה היא על החלטה לסגור

ז"ל, של חברי הכנסת ארבל, בן גביר, פרוש ואורבך גם, רובם

לכן אני חושב שהערעור ואני לא יכול להתעלם מהעובדה שכפי שאמרה כאן חברת הכנסת סטרוק יש לה עוד כלים פרלמנטריים לדון בנושא הזה, היא בוחרת בכלי פרלמנטרי ספציפי, והיא בוחרת לערער בכל שבוע על אותו כלי פרלמנטרי ועל אותו נושא, מה שאגב יכול להעלות שאלות האם הנושא הזה באמת דחוף על סדר-יומה של הכנסת, כי ההצעות הדחופות לסדר הם נושאים שהם אד הוק,

אבל לא בהכרח, כמובן. אבל יש עוד כלים פרלמנטריים אפשר לעשות דיונים בוועדות כאלה ואחרות, דיונים מהירים, דיון באמצעות הוועדה, לאו דווקא דיון מהיר שהנשיאות צריכה להחליט עליו, או דרכים אחרות, אבל היא בוחרת בדרך מסוימת, ולא בכדי. אני אומר עוד משהו שאני חייב לציין, ציינתי אותו גם בפעם שעברה, אבל זה בשם המערערת. יש לי תחושה של איזה מין - - - מוסד הערעור הוא נתון לכל חבר כנסת. הוא מקובל, אני לא כופר בו, זה בסדר. צריך אבל לדעת להשתמש בו, במסורה, בשום שכל, בשיקול דעת, לא על כל דבר, לא על כל החלטה, אי אפשר. יש פה תחושה של חוסר כיבוד קונסיסטנטי וסרבנות של קבלת החלטות הנשיאות. צריך לדעת לכבד את החלטות הנשיאות גם כשהן לא מוצאות חן. לא יכול להיות שכל החלטה של הנשיאות בעניינה של חברת הכנסת אורית סטרוק יגיע לערעור בוועדת הכנסת.

אנחנו עושים את זה כל שבוע, אני רק אומר שיש בזה משהו שיש בו גם טעם לפגם וגם חוסר מוטיבציה בהקשר הזה, וחוסר התייחסות. אנחנו רוצים להתייחס באופן מכובד מאוד ובשיא הכבוד ובשיא הנימוקים האמיתיים. יכול להיות שה - - -בדיוק הפוכה, שכל פעם ש- - - לא, אני הראיתי כל מיני הצעות של חברי סיעתה - - - יכול להיות שבגלל שאתם יודעים שהיא תמיד תגיש ערעור אתם - - - לא, הנושא הזה לא עולה לרגע במחשבותינו. אנחנו עוסקים באופן ענייני בכל הצעה לסדר. אלה שתי הצעות שאושרו עם הכי הרבה ח"כים שאושרו שתי הצעות של אופוזיציה, שתי הצעות שהן קונטרוברסליות, ולמרות סדר היום אישרנו אותן. אני אגיד עוד משהו ביחס להצעה של דיון מהיר שגם אותה אנחנו מאשרים בנשיאות. מתוך בקשות רבות, גם בדיונים מהירים בוועדות, אז מתוך שמונה החלטות לקיומם של דיונים מהירים שש מתוך שמונה הן של חברי אופוזיציה. וזה לא שחברי הקואליציה לא יגישו בקשות, אבל שש מתוך שמונה הן בקשות של חברי אופוזיציה. אי אפשר לומר שיש פה סתימת פיות. אי אפשר לומר שמדירים פה את האופוזיציה. דנים בכל נושא בכל נושא בצורה עניינית. - - - יש גם וגם. אבל אני רוצה להתייחס - - - איתן, סליחה. נראה לי שרק אני דיברתי על הפגיעה באופוזיציה. לא שמעתי שחברת הכנסת סטרוק דיברה על זה. אני פשוט התכוונתי שאתם פוגעים באופוזיציה בחלוקת הוועדות. אני אומר: רוב ההצעות לדיון מהיר רובן ככולן, הן הצעות של אנשי האופוזיציה. יש מעת לעת הצעות גם של חברים מהקואליציה, אבל רוב המבקשים הם אנשי אופוזיציה. וזה בסדר, אני לא אומר את זה כאיזה משהו לפנים אלא אומר את זה כאמירה שאין פה הדרה או משהו מכוון כנגד סיעה, כנגד ח"כ, כנגד קבוצה.

אנחנו דנים באופן ענייני ושוקלים כל דבר לגופו של עניין באמת. קשה לכם לקבל את זה?

לא חלילה וחס - - - אני גם אומר נציגי אופוזיציה בנשיאות משתתפים באופן אקטיבי בהחלטות הללו. אף אחד לא התריע, לא ביקש, לא ערער, לא אמר "בוא נשקול",

דבר אחרון אני כן אדבר על הסדרתיות של הערעורים, וזה נדון בישיבה קודמת של ועדת הכנסת. בכנסת ה-24 שבה אנחנו מכהנים, שתקופת כהונתה היא תקופה של תשעה חודשים הוגשו 23 ערעורים על החלטות, עד השבוע שעבר, לא כולל השתיים האלה. רק כדי לסבר את האוזן בכל תקופת כהונתה של הכנסת ה-20 הוגשו 31 ערעורים. כמה פעמים היו החלטות לפי סעיף 98?

בכמה כנסות לא הייתה ועדת הכלכלה לאופוזיציה? סתם,

אפשר לזרוק נתונים ומספרים, זה מאוד יפה. לא, אני לא עושה עכשיו סתם הקבלות לא רלוונטיות. אני חושב שזה רלוונטי. עוד לא שברו את השיא שאני העברתי את סעיף 98 וסעיף 23, אני מחכה שהשיא הזה יישבר. הוא עוד לא נשבר, אבל הוא קרוב. זאת אומרת, אתה אומר שאתה סדרתי. איזה סעיף? שימוש בסעיף 98. זה חדשות רעות מבחינתנו, הייתי בטוח שאנחנו השיאנים.

הוא השיאן במספרים של הפעמים של 98 אבל לגבי חוקים אתה השיאן כי היו החלטות של 98 שאתם מראש, עוד לפני שהגשנו הסתייגות עשיתם עליהם 98 וכללתם אותם מראש, ואז היינו צריכים להגיש הסתייגויות רק כדי לא להביך אתכם שיש שלוש שעות לדבר בלי הסתייגויות. זה קרה מראש. רצינו לחסוך לכם מבוכה. סוגיית השימוש בסעיף 98, סוגיה של סדרי דיון מיוחדים על חוקים הם בדרך כלל תגובה לחוסר שיתוף פעולה מצד האופוזיציה. זה גם צריך לומר, חבר הכנסת רוטמן. לכן הבאתי את הדוגמה שעוד לפני שהגשנו הסתייגויות כבר קבעו לנו. אמרתי בדרך כלל השימוש בסעיף 98 נובע מתוך חוסר יכולת של שיתוף פעולה בין שתי הקבוצות קואליציה- אופוזיציה. הערעורים לא קשורים לקואליציה-אופוזיציה. מספר הערעורים נראה לי רב מאוד. הוא מראה על חוסר כיבוד החלטות נשיאות אני לא אומר שצריך לכבד כל החלטה של הנשיאות, אבל נראה לי שבקבוצה שבה אין שם הצבעות מי בעד-מי נגד ברוב ומיעוט, יש שם החלטות קונצנזואליות בתוך הנשיאות של קואליציה ואופוזיציה יחד. אני לא אומר שאי אפשר לטעות. עובדה שהוועדה הזאת קיבלה שישה ערעורים מתוך ה-23. ואני עדיין חושב שכמות הערעורים וחוסר היכולת להכיל את החלטות הנשיאות מישהו צריך לחשוב על זה. לא להשתמש עם אצבע כל כך קלה על ההדק בזמן ששולחים ערעור על החלטות הנשיאות, גם אם זה נושא שהוא בוער בקרבו. יש דברים נוספות כפי שהציעו פה חבר הכנסת סטרוק וחבר הכנסת אורבך ביחס לסוגיות שונות שאפשר לקיים בהן דיון: פורומים שונים, שדולות, ועדות שיוזמות דיון, ועדות שכופים עליהן דיון באמצעות בקשה לדיון מהיר. יש המון דברים. ההחלטה לקבוע כל שבוע, ללכת על אותו נושא ולהתעקש עליו ולהגיד שעכשיו זה הופך להיות משהו קונסיסטנטי, ולהחליט שבשבוע הבא כן תקבלו, וכו' וכו' - - אתם מעלים את חוק הגיוס כל שבוע. - - כשאני לא יודע מה יעמוד בפני הנשיאות בשבוע הבא, ואני לא מוכן להתחייב בשבוע הבא לקבל את ההחלטה הזאת, כי אני לא יודע מה יהיה על סדר-היום בשבוע הבא. אז לכן אני אומר לאור העובדה ששתיים מתוך שתיים, שתי הצעות לסדר שהתקבלו היו של האופוזיציה, שישה מתוך שמונה דיונים מהירים היו של האופוזיציה, יש סדר יום עמוס ביום רביעי, אנחנו נמצאים באיזה ניסיון להגיע להסדרים נורמליים נראה לי שגם אם הנושא הזה בוער ודחוף לחברת הכנסת סטרוק וחבר הכנסת זוהר, שהם אלה שהגישו את ההצעה אך רק היא ערערה על כך אפשר לכבד בהקשר הזה את החלטת הנשיאות. זה לא אומר דבר וחצי דבר על חשיבות הנושא, על ערכיות הנושא. הרבה נושאים חשובים וערכיים עלו השבוע בהצעה דחופות לסדר, אני יכול למנוע את חלקם, ואפשר לשאול, למשל, חברי כנסת אחרים שהגישו דברים חשובים על אסונות כאלה ואחרים ועל דברים אחרים שלא התקבלו דברים חשובים. אני מבקש לכבד את החלטת הנשיאות בהקשר הזה, של חברת הכנסת סטרוק. אני רק רוצה להעיר נער הייתי וגם זקנתי, והייתי סגן יו"ר הכנסת כמה וכמה שנים, וכל שבוע היה ערר.

כשאנחנו היינו לפעמים לוקחים בחשבון כשהיינו מאשרים כך מספר הצעות לסדר היום, שעוד עלול או עשוי להיות בוועדת הכנסת - - - יש לי פה נתונים משש כנסות אחורה, אז אין סיכוי שכל שבוע היו ערעורים. הרי אתה גם היית בסבב של תורנויות כמו שאנחנו עושים תורנויות, ולא היית כל שבע.

אנחנו היום אחרי תשעה חודשים ויש 23. אבל להציג ערר כאילו הוא משהו כמו הפעלת סעיף 98 - - - זה אני, זה אני. אין ספק שהריבוי של העררים נובע גם ואתה מסכים איתי,

מהיחסים המתוחים שבין הקואליציה לאופוזיציה.

כי עובדה היא, אדוני היושב-ראש ששתי הצעות לסדר היו רובן של אנשי אופוזיציה, שש הצעות לדיונים מהירים - - - לא נראה לי שהבנת את טענתו של יושב-ראש הוועדה. הפעם חבר הכנסת רוטמן הבין אותי

קורה. - - - הקשבתי בקשב רב גם לחברת הכנסת סטרוק וגם לחבר

ושניהם חברי כנסת שאני מאוד מאוד מאוד מעריכה. דווקא אורית סטרוק הפעם לא דיברה על יחסי קואליציה-אופוזיציה, לא בנקודה האת. היא דיברה עניינית על הנושא. אתה,

דיברת בעיקר על קואליציה-אופוזיציה, אז אין לי מה להתייחס מעבר למה שאורית סטרוק אמרה. אני כן אגיד שההצעה לסדר שלי שהתקבלה ותידון ביום רביעי במליאה היא חצי-חצי. חברי הכנסת עמיחי שיקלי עדיין בקואליציה, ורות וסרמן לנדה בקואליציה. אז אני לא יודעת מה החלוקה, אבל זה פחות חשוב. חבל לי שחברת הכנסת סטרוק הלכה כי ההערה הראשונה שלי זה לעצם הניסוח שלה. היא קראה לנושא "קידום הסדרה רחבה של התיישבות הבדואים בנגב". ואני תוהה: למה התיישבות? זו השתלטות,

אז זה לא מופנה אליכם אלא אל חברת

ואם הייתם מאשרים את הנושא היה יכול להיות ויכוח על זה במליאת הכנסת, מכו שצריך, בתוך האופוזיציה-ירי בנגמ"ש, ואתם עצרתם את הדבר הזה. בכל אופן הנושא הזה הוא נושא חשוב ואמרה אורית ואני אחזור: קחו את הדברים של חברת הכנסת זועבי שדיברה על הנושא הזה, אז להגיד שזה לא חשוב כשאנחנו רואים יום יום בתקשורת ובין חברי הכנסת שמגיעים לכל מיני הסדרים כאלה ואחרים בלי לספר לנו, מאחורי הגב שלנו אני חושבת שזכותם של עם ישראל, של מדינת ישראל ושלנו כחברי כנסת לשמוע את הדבר הזה, שיהיה פה שר שיעמוד במליאה ויספר לנו מה התוכנית, תוכנית ההסדרה המסודרת. זה נושא חשוב ורלוונטי ביותר. אני מבינה שיש נושאים כאלה ואחרים ולכן הייתי מצטרפת לחברת הכנסת אורית סטרוק שהיא בעלת ההצעה בבקשה להעביר אותה לשבוע הבא אם יש כזה עומס השבוע - - - שהוא כולל רבים רבים מהאוכלוסייה שדואגים, מודאגים ולא ישנים טוב בלילה בגלל ההשתלטות הרחבה. חברת הכנסת וולדיגר, אני אמרתי שאני לא מפחית מחשיבות וערכיות הנושא, אמרתי את זה במילים הללו.

למשל, האם נושא של קיצוץ דרמטי בתקציב מיגון רכבים ביהודה ושומרון לרבות ילדי החינוך המיוחד איננו דחוף ואיננו חשוב? האם מדיניות ההרעבה של משפחות שמחזירות מוצרים בגלל אי יכולת לשלם בקופה הוא לא נושא חשוב? האם אסון של שריפה שבה נספתה אישה בתחילת השבוע ליד קבר דוד איננו נושא דחוף וחשוב? האם שבועות של מאות פשיטות בנגב עם אפס כתבי אישום ואלימות בחפים מפשע וילדים איננו נושא חשוב?

ואם היו מגישים ערעור אז יכול להיות ש- - - היא מאשר אותן. אבל אי אפשר לאשר את כולן, גברתי. זה בדיוק המקום שבו הנשיאות דנה ושוקלת מספר נושאים, שוקלת פרמטרים שונים ובסוף מחליטה את אשר מחליטה. זה לא מעלה ולא מוריד מחשיבות וערכיות הנושא. בן גוריון קבע ב-1955 "בנגב ייבחן העם בישראל..." - - - אז למה הצבעת נגד חוק בן גוריון שלי? וצריך מדינה מתכננת - - - את תתמכי בחוק שלי בפעם הבאה כשהוא יעלה? הוא עולה בקרוב, תתמכי בו? את כל כך ציטטת אותו והעלית אותו על ראש שמחתך, אז אני אשמח אם תעודדי את ראש המדינה. בן גוריון לא רק - - - החוק שלך דיבר על העברת כספים ולזה התנגדנו. דיברנו על זה לדעתי גם במליאה. אמרת שתתקן אותו. היה שם סיפור - - - לא, לא. אם אנחנו עוסקים בשקרים - - - חס וחלילה. אז אם נסכים בנושאים שהם לא נכונים, את אומרת דבר שהוא לא נכון.

מי דיבר על שקרים? אז אני אתקן את עצמי. אל"ף, החוק שלי לא עסק בכלל בהעברת כספים, בכלל בהעברת תקציב. הבהרתי לך את זה גם במליאה, הראיתי לך את סעיפי החוק, שלא עוסקים בכלל בהעברת תקציב. אתמול, בדיון בוועדה שדנה בהצעת החוק הזאת זה גם הובהר, גם משרד האוצר אמר שאין פה שום עניין תקציבי, יש פה עניין פרוצדוראלי בלבד, לכל עניין העמותה ומטרות העמותה. זה הכול. אבל נורא קל להתנגד, מצד אחד, ואחר כך להשתמש בבן גוריון במקום אחר. אני רוצה להסביר לך העלית את זה אחרי ההצבעה. ממש לא, ממש לא. ממש לא. ממש לא.

יש לי הרבה הערכה וכבוד אליך, אני רק אומרת שהנושא הזה חשוב. הקראת נושאים חשובים אבל אני חושבת שפה זה משהו אקוטי. אם לא נקיים על זה דיון עכשיו, מחר זה כבר יהיה מאוחר מדי. לכן חשוב לקיים אותו. אני רק אומר שבהודעה שוועדת החוקה הוציאה שהצעת

למת הכנסת המוסדות הרלוונטיים באופן שיאפשר את פיתוחם וניהולם" יש לזה איזה השלכה תקציבית.

אני לא דובר הכנסת. אני מזמין אותך לפתוח את הצעת החוק אתה משפטן מוכשר, לפתוח את הצעת החוק

גנבתם לי מכסה ועכשיו אני מבקש להעלות נושא לסדר היום אני לא יכול, אלא בדרך הזאת של ערעור. אז הנה, הנחתי על השולחן פתרון אתם מוזמנים לפתור לי את הבעיה. להלן עמדתי, לא עמדת הנשיאות: אל"ף, טיפ

בצדק. חוק גרוע מאוד, חוות הדעת של השב"כ, שהוא אמר על החוק הישן 40% מהאנשים שנכנסו בחוק הזה, שאנחנו הפלנו בגלל שלא היו מכסות ושקיפות 40% שנכנסו היו מעורבים

ועכשיו אתה רוצה שנתמוך בחוק שלך, כי הוא חוק טוב. אדוני, לא נפעל על פי החליל שלך, לא

לא הממשלה הנוכחית אלא ממשלתו של אריאל שרון בשנת 2005. נסוגה

החלטה אומללה שהכנסת - - - אני עכשיו מנסה להשיב לך - - - הם פשוט אמרו שמי שהתחיל בזה זה הממשלה - - - אני מנסה להשיב לך על ערעורך. חבר הכנסת גינזבורג,

אני לא מדבר על מי התחיל. אני באופן

- - - - - - אז איפה חוק האזרחות? איפה חוק האזרחות? תשאל את עצמך איפה הוא. תשאל את עצמך איפה החוק. החוק נמצא בפח האשפה כי אתם זרקתם אותו לשם. אתה זרקת את חוק האזרחות - - - - - - אתה יודע למה? כי איילת שקד עלתה על הדוכן, אמרה שהיא קיצרה את זה לחצי שנה והגיעה להסכמות עם רע"מ. חוק האזרחות נזרק לפח האשפה על ידי שמחה רוטמן וחבריו באופן מודע ובאופן אקטיבי.

אחרי הסכמות עם רע"מ ומרצ - - -בגלל זה כולם הצביעו נגד. אם אתם רוצים להעביר את החוק הזה עם הסכמות עם רע"מ ומרצ,

אתם הפלתם אותו עם מרצ.

הפלתם. מי שזרק את חוק האזרחות לפח היית אתה וחבריך - - - אני גאה, אני גאה. אתם בהחלטה פוליטית צינית החלטתם לבחור בחוק מסוים

בכל הנוגע להצעה הדחופה לסדר שהגשת אז כמו שכבר התחלתי לומר: הממשלה כבר החליטה על נסיגה מחומש בחוק ההתנתקות מהאזור הזה, בשומרון.

יצאה משם בשנת 2005, ממשלתו של אריאל שרון ונתניהו ואחרים יצאו משם, ירדו משם. אבל ספציפית לגבי ישיבת חומש, שהיא הנמצאת במרכז השיח, צריך לומר גם את

אני חוזר לנימוקיי הקודמים בהצעה הקודמת ואני אומר גם כאן: יש הרבה מאוד נושאים חשובים על סדר יומה של הכנסת, רבים מהם הוגשו, רבים מהם

ואפילו זה היה בממשלה שהיה בראשה אריאל שרון,

הממשלה התחילה בתור הליכוד. אבל המקרה הזה נושא הוא יותר קריטי בגלל שעל פי תקנון הכנסת כבר מזמן היה צריך יושב-ראש ועדת הכנסת לקדם את החוק שמבטל את אותה החלטה אומללה שהתקבל בכנסת הזאת ברוב גדול, על פי תקנון הכנסת - - -התקבל, הא אפילו הצביע בעד,

חושב, ועל-פי התקנון בתוך שישה חודשים לכל היותר צריך לקבוע לו ועדה, וזה לא קרה, לא התקיים דיון.

צריך להקים את ועדת הביקורת, והיא לא הוקמה. לא. הוועדה לביקורת המדינה איננה מבקרת את החלטתה של ועדת הכנסת, היא לא גוף ערר. אנחנו שקלנו להעביר את הצעת החוק הזאת בדיון בוועדת המדע או ועדת הביקורת. לצערנו הן טרם כונסו.

אה, לא איישתם אותן.

לא מדבר בשם כל האופוזיציה אבל אני יכול להגיד די בוודאות שאם ניר אורבך יושב-ראש הוועדה יאשר, והוא יגיד שהוא משבץ את הנושא לאיזה ועדה שלא תבחר, כולל ועדת העלייה והקליטה,

או ועדה שעדיין לא קמה, נחריג את אותה ועדה מהחרם, נקים אותה ונדון. אז אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, חייבים לשקול זאת בכובד ראש. אני בעד ביטול חוק ההתנתקות,

אני חושב שאם הייתם מגלים אחריות לפני חצי שנה ומצטרפים לממשלה, והיה הרכב אחר היינו גם יכולים לעשות את זה. אנחנו עוברים כעת להצבעה. מי בעד קבלת הערעור? ירים את ידו. הצבעה הערעור של חבר הכנסת שמחה רוטמן לא התקבל.

אחד הדיונים המרתקים בנושא ערעור.

זה היה דיון מרתק, מעניין ומכובד. אני ממליץ לכולם לקרוא את הספר "מפלגת הבג"צ" של שמחה רוטמן. אני מודה לכם, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:29. << סיום